אני פותח את ישיבת הוועדה. אני מציע קודם שנסיים עם סעיף ב',

אנחנו מצביעים בשתי הצבעות נפרדות. הצבעה אחת היא על אפשרות הפסקת הדיון בשעות הלילה בין יום ג' ליום ד', בין השעות שתיים עשרה וחצי בלילה לשש בבוקר. אחר כך